אני מתנצל על האיחור.

אני מתכבד לפתוח את הוועדה המיוחדת לפניות הציבור בנושא רישיון רכב לתושבי חוץ. בישיבה הקודמת הגענו לטיפול, הייתי אומר שמכאן ולהבא, אבל עדיין יש את אלה שעוד תקועים במה שקרוי ״דור המדבר״, אלה שאין להם מספר זהות.

סגרנו עם מנהל האוכלוסין שיהיה להם מספר זהות והכל יסתדר, אבל אלה שאין להם מספר זהות, התברר לנו במהלך ארבעת או חמשת הדיונים שהיו לנו, שמבחינה חוקית, הם אמורים לקבל את התשובות האלה. זו הייתה העמדה גם של משרד מהמשפטים וגם של כל המשרדים. השאלה היא איך אנחנו פותרים את ״דור המדבר״, אז מצאנו פתרון לאיך אנחנו פותרים את ״דור המדבר״ מכאן והלאה. אז נתחיל עם הפונה, תציג את הבעיה בקצרה. אני רק אומר שהבעיה כבר עלתה פה כמה וכמה פעמים, אז אנחנו ננסה לשמוע האם יש לנו פתרון לעד שנגיע לפתרון המיוחל. כן. אז קודם כל תודה רבה לרב שסידר לי את הבעיה וגם לכל האחרים שאני לא מכיר שעזרו ודאגו, אני בקרוב אגש לטסט. יש לי רישיון ישראלי.

המרה

שמונה ותשע כמובן, והגשתי בקשה להיתר 102. אז כמובן ששולחים לבדיקת עיניים ושם זה נתקע. כי מגיע השלב בו משרד הרישוי מבקש את האישור על היעדר עבירות פליליות ותעבורתיות וכיום אי אפשר.

הם עשו איזה שהוא הליך מקל וביקשו להביא אישור מודפס מהמשטרה ואמרו שיזינו אותו עצמאית במערכת, אבל מאז החוק החדש לפיו אי אפשר לקבל את זה לא מודפס, אז נתקענו. אז ראשית אני רוצה להודות, גם למשרד התחבורה וגם למשטרת ישראל. כמו שאמרתי, שיתוף הפעולה עם משרדי הממשלה התרחש פה מהיום הראשון. היה היתר של מנהל האוכלוסין אבל בעצם הצגנו אותו כבר מהיום הראשון. אז איפה זה נמצא מבחינתכם במשרד לביטחון לאומי? מה אנחנו עושים עם העניין? ערן טרטאקובסקי ראש אגף השירות, המשרד לביטחון לאומי. אז אני אגיד רק משפט אחד ואז אעביר את רשות הדיבור

אני קודם כל אגיד שבסוף, ב- D.N.A של המשרד לביטחון לאומי ובהתייחסות לגופיו, אנחנו אוחזים בתפיסה שאומרת שקודם כל שנעזור ללקוח ואחר כך נבדוק. זה בא ויבוא לידי ביטוי כמעט בכל נושא בו תדון הוועדה. גם בנושא הזה, כפי שתרחיב המשטרה, בסופו של דבר, אנחנו גם מאפשרים

בעידן הדיגיטציה, לקבל דברים באופן ממוכן, אבל גם למקומות שלא,

כמו מה שתשמעו עכשיו. זה לקח קצת זמן עד ש - - - פנתה אלינו ומדובר בפעם הראשונה ובפעם השנייה שנתקלנו באירוע. אבל תכף תבינו, מבחינתנו, כל אירוע כזה שיתרחש בעתיד, יטופל במהירות ובאופן מידי. פקד הילה לוי מחטיבת החקירות, מדור מידע פלילי. אני קודם כל אסביר. העברת מידע מהמרשם הפלילי, בהתאם לקבוע בחוק המידע הפלילי ותקנת השווים. אז החוק תוקן ונכנס לתוקף ב-12 ביולי, בשנה שעברה. השינוי העיקרי בחוק הזה היה, שיותר לא מוסרים תדפיס של מידע פלילי לאדם עצמו, בגלל שנעשה בו שימוש לרעה, בקרב גורמים שלא זכאים לקבל את המידע הזה. החוק מפרט אילו גופים וגורמים זכאים לקבל מידע מהמרשם הפלילי וכל גוף או גורם שזכאי לקבלו, יקבל אותו באמצעות המשטרה ולא באמצעות האדם עצמו, גם כי היקף המידע אליו נחשף האדם, הוא רחב ביותר. החוק מפרט מה הוא היקף המידע אותו זכאי לקבל כל גוף ולכן המידע עובר באמצעותנו. לגבי משרד התחבורה. משרד התחבורה הוא גוף שזכאי לקבל מידע מהרשם הפלילי והמידע עובר למשרד התחבורה דרך ממשק טכנולוגי מאובטח. גם באשר לאדם שהוא אזרח ישראלי וגם באשר לאדם שאינו אזרח ישראלי. אז פה אני מנסה להבין. איך המידע עבור על אדם שאינו אזרח ישראלי?

קוד בתוך המערכת, אז איך הוא עובר? אז קיימת אפשרות עבור גוף שמעוניין לקבל מידע אודות אזרח שאינו ישראלי, להוסיף בממשק שדות מסוימים,

מספר דרכון, ארץ לידה, ארץ דרכון ושם אב. הוא מעביר אלינו את המידע והמערכת מבצעת איתור ומעבירה את הנתונים הנחוצים בהתאם. מניסיון שלך, איזה משרדים עושים את זה עם דרכון?

האוכלוסין. שזה המשרד שהיה הגורם לבעיה, אבל לא משנה. מי עוד? הם גורם שזכאי לקבל מידע. יש פה קאצ'. עזבי לרגע את המערכת החוקית, בסוף כולנו באים מהשטח. לרשות האוכלוסין, יש באופן טבעי, את מספר הדרכון של כל מי שנכנס לארץ. כל המערכת שלו בנויה על זה משום שהוא נמצא בגבול והוא זה שמקבל את מספרי הדרכונים, אבל למשל במשרד לאיכות הסביבה, אין בכלל רובריקה של דרכונים. אני בכוונה הלכתי למשרד הזה, אין לו בכלל רובריקה כזו. אני בכלל לא מדבר על שאר המשרדים, אבל במשרד הזה אין לו את הרובריקה הזאת, אין לו קוד כזה במערכת.

מדובר פה בהתחכמות מצד רשות האוכלוסין, כי כל מי שנכנס לארץ, עובר בשדה התעופה והם צריכים להכניס אותן בדרך כזו או אחרת. לא יאמרו לו הרי: ״אין לך מספר תעודת זהות אז אין אפשרות להכניס אותך.״ זה ברור שהוא תייר והוא נכנס. הבעיה שאיתה התמודדנו בישיבות האחרונות שהיו לנו כאן זו השאלה מה עושים עם אותם אזרחים זרים.

מבחינתכם כמשטרה, יש איזה שהוא פתרון מול כל משרדי הממשלה, שבעצם אין להם את מרשם האוכלוסין, אין להם את המחשב של מרשם האוכלוסין. אז המערכת מבצעת בדיקה לא רק באמצעות מספר דרכון אלא גם באמצעות הפרטים הנוספים שאמרתי. שזה ארץ לידה, ארץ דרכון, שם אב, שם פרטי ושם משפחה.

את הפרטים האלה יש גם למשרדים אחרים?

גם מולם אותו אדם מזדהה איכשהו. אני הבנתי ממשרד התחבורה שהם לא ידעו על האופציה הזו. אז הסברתי להם שזה מצריך פיתוח שלהם, של שדות

ועד שהם יוכלו לפתח את השדות, יש את האופציה להעביר את הבקשה באמצעות שאילתה ידנית. זה עובר אלינו ביחד עם הפרטים שציינתי קודם

הדרכון של המבקש ואנחנו מעבירים את המידע באמצעות הממשק הממוחשב.

זאת אומרת שבסוף לכל המשרדים יש את האופציה לפנות אליכם ידנית ולקבל את המידע בממשק שאליו אתם מעבירים אותו. מי שמראש אושר לו לקבל את המידע. כן, ברור. זה צריך בסוף להיות משרד ממשלתי שאושרה לו קבלת המידע. כשהעברנו פה את חוק המעונות והמטפלות של משרד הרווחה, אז זה אמור לקרות באותה מידה. או כל גוף אחר שאמור לקבל את זה. יפה סרי, משרד התחבורה. אני אומרת שאז המשטרה מקצה לו מספר מזהה משלהם ונוצר מצב שלי יש מספר אחד, למשטרה יש מספר אחר ואחר כך - - - היית בדיוק הקודם?

אז סוכם שיהיה מספר מזהה של רשות האוכלוסין. יש לוחות זמנים של מתי פחות או יותר זה אמור לקרות? זה אמור להתחיל באופן מידי באופן עקרוני, לפי מה שהציג ראש מנהל האוכלוסין. אני מקווה שזה יתחיל לעבוד.

אני רוצה לחדד, זה ייקח זמן. הרי כל מי שנמצא כרגע בארץ, עד שהוא יפנה למשרד הפנים ויבקש מספר זהות - - - ברור. השאלה שלי היא על אם מחר אני נכנסת בפעם הראשונה לארץ, האם זה כבר יהיה בהסדרה, שהמספר המזהה שלי יהיה דרך משרד הפנים ויכיל את כל משרדי הממשלה? אני סקפטי אם זה יקרה מחר בבוקר, אני אומר לך כבר עכשיו. כן יקרה משהו אחר. אדם שרוצה עכשיו לקבל שירותים, יבוא למשרד הפנים ויקבל שירותים. האם התייר שנכנס לארץ יעשה את זה ביומו הראשון? לא. אם את שואלת אותי האם זה יקרה, אז אני מעריך שזה יקרה. אני גם אומר את זה בזהירות כי יש נושא מסוים שהם רוצים לבצע לגביו שינוי חקיקה, לא בשביל הטכניקה אלא בשביל להוריד כל מיני חששות. דיברתי עם שר הפנים אחרי הישיבה ואני מקווה שעוד במושב הזה הוא יביא את השינוי הזה. במידה וכן, אז אני מעריך שעד אמצע אוגוסט זה כבר יקרה בצורה קצת יותר גבוהה, אבל זה רק במצב בו יביאו את זה לחקיקה עוד במושב הזה. חשוב לי להגיד כבודו. שבשורה התחתונה, - - - גם מאקרו וגם בסוף את הבן אדם בקצה.

יש לנו כיום אפשרות לתת מענה לכל משרד שמעוניין לקבל מידע, גם אם כרגע הוא לא מצליח לקבל אותו דרך הממשק, כי הוא לא הצליח להשקיע את המשאבים בפיתוח של הממשק על מנת להפוך אותו לממוכן. הטופס הזה עובד. הטיפול לקח לנו זמן כי לקח לנו רגע להבין את השיטה. אבל ברגע שהבנו, גם אנחנו מכירים עכשיו וגם המפקדת מכירה,

גם בדרך כלל מתעדפים את הטיפול בזה אז זה מאוד מאוד מהר מרגע שזה קורה.

אבל כמו שהיא הציגה. הבעיה בסוף היא שלמשרד התחבורה יש מספר מזהה משלו, לביטוח לאומי יש מספר מזהה משלו ועל זה דיברנו, בזה עסק הדיון של המאקרו. ואני באמת מודה לך על המיקרו כי נכון, בסוף זה פותר. זה פתרון ידני ואנחנו לא אוהבים את זה, אנחנו רוצים שהכול ירוץ, אבל כרגע באד הוק - - - ידני, כולל ביקור אצל הילה בשביל לקחת את זה ידנית, כי זה לא עבר בממשקים בצורה מסודרת. המוטיבציה שלנו היא שזה יסתדר, אבל בינתיים לפחות, לא ייפול עוד מישהו בין הכיסאות בגלל הסיבה הטכנית של המעבר מה - - -, זה מה שיש לנו להגיד. טוב. השאלה היא אם בגלל שהמספרים לא חופפים אז הממשקים האחרים - - - אין דרך שמספר יחפוף.

משטרת ישראל לא - - - אם ננסה לשדר בקשה לפי תעודת הזהות שלו, שהיא מזוהה רק אצלי, אז האם אני לא אקבל מידע או שאקבל מידע על מישהו אחר שאותו מזהה המספר הזה? או לפי שאר הפרטים האחרים

אז זה כבר משהו אחר. זה כבר לא עוזר. כי כשהוא הגיע אליי להתחיל בתהליך של הוצאת רישיון נהיגה, אני הקצתי לו מספר שמזהה אותו, אבל הוא מזהה אותו רק במשרד התחבורה. הבנו שה-77 וה-55 וכל הדבר הזה, זה דבר שהוא בלתי סביר בעליל. בן אדם לא יכול להסתובב עם עשרה מספרים מזהים. גם נתקלנו ואנחנו כל הזמן נתקלים בזיופים.

אותו אחד שקיבל 89, מקבל למחר 89 אחר, כי עכשיו הוא בתצוגה של בן אדם אחר. ואז הוא ניגש למשטרה ולמשרד העבודה, אנחנו נתקלים בזה יום יום. דרך אגב, איך מתמודדים בעולם עם הנושא הזה של זרים עם דרכונים?

לענות על זה. לפני שהייתי חבר כנסת, נכנסתי לארצות הברית עם דרכון אמריקאי ואם לצורך העניין חויבתי על משהו, עשיתי משהו לא בסדר או קניתי משהו שלא הייתי צריך ואני יוצא עם הדרכון הישראלי, אז מי יודע מזה? אין דרך להתמודד עם זה. אני אענה על השאלה ששאלת אותו. ברוב העולם מתמודדים עם זה כך שהבן אדם לא מזוהה לפי מספר, אלא מזוהה לפי שם ותאריך לידה, כך זה באירופה בכל אופן. אבל אם ניקח לדוגמה את השם יצחק, אתה יודע שיש שש אפשרויות לאיות השם יצחק? בדרכון הישראלי ובדרכון האמריקאי השם שלי לא כתוב באותו אופן. זה לא אני החלטתי, הרי בתעודת הלידה אתה לא כותב לעצמך את השם,

פה בארץ הם מתרגמים. בארצות הברית הייתה לי בעיה בגלל העניין הזה, הם אמרו לי: ״זה לא אתה״. בישראל כותבים יצחק לא עם I בהתחלה אלא עם Y,

לא יודע, ככה מישהו החליט במשרד הפנים. אז בדרכון האמריקאי זה לא היה עם Y ובסוף שיניתי את האיות פה, כי באמת שהסתבכתי עם זה בכל מיני מקומות, הכרטיס

הדרכון הלא נכון וכל מיני דברים כאלה. אתה צודק.

אני שמח מאוד שסיימנו מהר את הישיבה, תודה על שיתוף הפעולה, מהיום הראשון יש לומר,

שלום, שמי אודי ואני ממשרד הבריאות. נדרשתי להגיע לישיבה. אנחנו פועלים מול משרד התחבורה,

לגבי ההיתרים האלה. אני רק רוצה להסב את תשומת ליבכם לכך שסעיף

ד׳ לתקנון, אומר שגם מי שמבקש היתר נהיגה באמבולנס, צריך שהקורס שלו יהיה מוכר למשרד הבריאות. אז צריך לתת גם התייחסות לנושא הזה. לא, אבל אני מדבר על מישהו שעבר קורס. הם מדברים על השלב הראשוני ועד שהוא מאושר, על כל התהליך עם תעודת היושר. ברור,

על מנת לקבל את ההיתר הוא צריך להוכיח ש - - - אז עם הנייר הזה הוא ילך למד״א או ל- ׳איחוד הצלה׳, לאן שהולכים. אנחנו מדברים על התהליך הראשוני, בו הוא ממלא טופס דיגיטלי, מבצע בדיקת עיניים כחוק ואז שם הוא נתקע, כי המספר שלו לא מזוהה. הוא צודק, השאלה היא איך אנחנו מעבירים את זה לכל משרדי הממשלה? אני חושב שאנחנו כוועדה נצטרך לעשות את זה, אני לא רואה דרך נוספת. הם יודיעו לך ואנחנו ננסה לפנות, לראות מי הם המשרדים הרלוונטיים שאליהם זה נוגע, זאת אומרת לוודא שהם יודעים שיש את הדבר הזה. המקום היחידי שעולה לי בראש תוך כדי הדיון, כמו שאמרתי, זה משרד הרווחה, מטפלות ודברים כאלה. אני מנסה לחשוב, מי צריך היעדר רישום פלילי? משרד החינוך, משרד הרווחה. דרך אגב, גם כל ארגוני החירום צריכים. כן, על זה אנחנו מדברים כרגע, על ארגוני החירום. אני לא אכנס לפוליטיקה, אבל אין לי מערך כוננים עד עכשיו. זה גם בגלל זה. אני חושב שמשרד הרווחה ומשרד החינוך, משרד החינוך זה יותר קל כי בתי הספר יודעים. בריאות. לא, בענייני חירום, לא מתחת לביטחון. סייעות במעונות. לא, זה רווחה. בתי חולים, כוח עזר אולי. לא יודעת אם הם מבקשים. מטפלים ומטפלות בבתי אבות. לא, הנה, הוא אומר שאין לו מערך. הכוונה במערך היא לכוננים. איך נאשר אותו בלי שאנחנו יודעים שיש לו היעדר רישום פלילי? זה מה שאני אומר, צריכים לדעת את זה. בגלל זה הגעתי, כי צריכים להסדיר את זה גם. אבל הוא נכנס לתוך הקטגוריה של מי שרק מתחיל בלהוציא רישיון. אבל בשלב הבא שלו הוא יבוא ויגיד שהוא רוצה להיות כונן באחד מארגוני החירום,

ואז אני צריך לדעת שהוא - - - וזה לא משנה באיזה ארגון. ברור. גם מי שפועל היום בשירותי החירום וההצלה, צריר להציג היעדר רישום פלילי. או שהם ישלחו לוועדה איזה מסמך

בוא נאמר את האמת, במאקרו אנחנו מעדיפים שכולם יעברו למספרי הזהות ושזה ייגמר. כשנגיע להתמודדות עם ״דור המדבר״, נצטרך להתמודד עם זה. אוקיי, תודה רבה לכולם. הישיבה ננעלה בשעה 12:17.